אנחנו פותחים את דיון הוועדה לפניות הציבור בעניין הרחבת רפורמת הר-קו לגוש דן והפסקת טעינת כרטיסי רב-קו אצל נהגי האוטובוסים, עובדה שבירושלים זה כבר קורה אבל בגוש דן זה משהו חדש.

קיימנו כבר דיונים בנושא הרב-קו גם ב-19.2.2018